בוקר טוב לכולם, ברוכים המתכנסים והמתכנסות בחדר הוועדה. ברכת בוקר טוב לחברי הכנסת מקלב, סעדי, חברת הכנסת לסקי, חברת הכנסת המציעה של הצעת החוק, וחבר הכנסת אמיר אוחנה. תודה על הצטרפותכם לדיון. ברכת ברוך הבא למפכ"ל משטרת ישראל, רב-ניצב יעקב שבתאי. זו הופעתך הראשונה בוועדת חוקה בכהונה הזו של הכנסת. מכובדיי, כמנהג הוועדה נזכיר מי נמצאים איתנו סביב השולחן. מטעם משטרת ישראל נמצאים פה גם ניצב משנה רועי ולדמן, עוזר המפכ"ל, תת-ניצב דדו זמיר, תת-ניצב שלומית לנדס, תת-ניצב אלעזר כהנא, רב-פקד אודי רונן, תת-ניצב שלומי שגיא. יש איתנו נציגים של משרד הבט"פ? היום רק משטרת ישראל מיוצגת, משרד הבט"פ לא כאן. ממשרד המשפטים: עורכת הדין קרן רוט, עורכת הדין לילך וגנר והמתמחה רואן אבו גוש. נמצא איתנו גם עוזר שר המשפטים. מהסנגוריה הציבורית: עורך הדין ישי שרון, עורך הדין יגאל בלפור, והמתמחים שפרה ויגודה ויאיר פולדש. מהאגודה לזכויות האזרח: עורכת הדין דבי חיו. מרבנים לזכויות אדם: עורכת הדין בקי קשת. מההסתדרות הכללית החדשה: מר דורון קרני, ממלא מקום יו"ר הסתדרות עובדי המדינה. מפרקליטות המדינה נמצאים איתנו עורך הדין מוחמד סראחנה והמתמחה נטע גורי. פרופ' יואב ספיר מיודענו, ברוך הבא. נמצאים איתנו גם הרב ד"ר עידו רכניץ ועורך הדין אברהם קלמנזון. מארגון זכויות השוטרים: גברת אושרה אסף ומר שלומי אסף. מכובדיי, בטרם ניגש להצגת החוק אני מבקש תזכורת אחת. מי שיוזמן או תוזמן לדבר, אנא הזכירו את שמכם ותפקידכם לטובת הפרוטוקול ולטובת השידור בערוץ הכנסת וגם השידור באתר הוועדה. אני מבקש לפתוח את הישיבה בגינוי חריף למקרה האלימות הנוסף שאירע אתמול במרפאת קופת חולים כללית, שבמסגרתו הותקפה רופאת משפחה באופן קשה. למיטב ידיעתי שמה לא פורסם ולכן אני לא מזכיר אותו. שוחחתי אתמול בערב עם יושב-ראש ההסתדרות הרפואית וחיזקתי את ידיו. הדברים מתכתבים במידה כזו או אחרת גם עם נושא השיחה שלנו. אין ספק שאנחנו נמצאים בעידן שבו המערכות השלטוניות כולן צריכות לתת את הדעת על חיזוק ההגנה על ביטחונם ורווחתם של עובדי הציבור. בתוך גל האלימות הכללי שפוקד את החברה הישראלית יש מקום גם להתייחסות מיוחדת לאלימות שמופנית לעבר עובדי ציבור. הנושא הזה יעסיק אותנו בדיון שננהל היום. לשיטתי ועדת החוקה היא אחת מוועדות הכנסת שצריכות לתת את הדעת על הנושא של שלומם וביטחונם של עובדי ועובדות הציבור במדינת ישראל. דבר שני, אנחנו נותנים את דעתנו גם על מרחץ הדמים של השבוע האחרון וההתחדשות של גל הקטל שמכה בעיקר באזרחי ישראל הערבים. אם אינני טועה חייהם של שבעה אנשים קופדו - - - יש גם שוטר שנרצח. הוא נרצח, זה לא תאונת דרכים. החשד הוא לרצח. באמת גל חמור מאוד של רצח ושל מעשי קטל קשים. לאורך כל השנה האחרונה אנחנו מלווים את עבודת הרשויות בתחום הזה. אנחנו בהחלט יודעים שישנם גם הישגים גדולים ואנחנו מברכים את המפכ"ל ואת משטרת ישראל על ההישגים האלה בחודשים האחרונים. הוועדה הזאת עסקה בלא מעט הצעות חוק ממשלתיות ופרטיות שנועדו לסייע במאבק בפשיעה. הגדרנו את זה בתחילת הכהונה שלנו כעדיפות בולטת של הוועדה הזאת, ובעניין הזה אני שמח לומר שהגבולות בין הקואליציה לאופוזיציה טושטשו בשנה האחרונה סביב המאמץ לקדם חקיקה מידתית ואחראית שתסייע במאבק בפשיעה. ניגש לדיון בהצעת החוק. כמנהגנו נזמין את חברת הכנסת המציעה להציג את הצעת החוק. לאחר מכן אבקש את התייחסות נציגי הממשלה לומר לנו מה עמדת ועדת השרים לענייני חקיקה ומה עמדת הממשלה ביחס לחוק. כדרכה של הוועדה הזאת בשנה האחרונה, נשכיל לקיים דיון בנושאים מורכבים בדרך יעילה, תרבותית ושמקדמת את החלפת הדעות, שתוביל אותנו בסופו של יום גם להצבעה בעניינו של החוק הזה. חברת הכנסת גבי לסקי, בבקשה גברתי. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. קודם כול, אני מודה למפכ"ל שמצא זמן לראשונה מאז הכנסת הזו להגיע לוועדת החוקה. היו דיונים חשובים בוועדה הזאת בנושא אלימות כלפי אזרחים ישראלים ופלסטינים בשטחים, היו לנו דיונים מורכבים ביותר על NSO ועוד דיונים אחרים שהמפכ"ל לא מצא לנכון להגיע, אבל טוב שהמפכ"ל נמצא פה היום, כאשר מדובר במשהו שקשור לשוטרים. אני חייבת לומר שהצעת החוק היא לא המצאה שלי. החוק הזה הונח על שולחן הכנסת כבר לפני יותר מ-20 שנה, על ידי חברי כנסת מכל סיעות הבית: חבר הכנסת נודלמן, מישראל ביתנו, חבר הכנסת סמוטריץ', חבר הכנסת ניסים זאב מש"ס, חברתי חברת הכנסת לשעבר זהבה גלאון, ושר המשפטים גדעון סער גם הניח הצעה דומה על שולחן הכנסת. וכל זה מדוע? קודם כול חשוב לומר שחשוב להגן על עובדי הציבור,

אבל הטענה היא שהסעיף הזה הוא סעיף אנכרוניסטי שמהווה הגנה מדומה כלפי עובדי הציבור. זה נמצא בספר החוקים אבל זה לא נותן הגנה אמיתית לעובדי הציבור. אני רוצה להציג בפניכם נתונים שקיבלתי מהמשרד לביטחון פנים עצמו.

המספרים של המעצרים בגין העבירה הזאת כעבירה בודדת הם מספרים גבוהים, מאות. ואנחנו מדברים על זה אחרי הפסיקה של אונגרפלד וסגל, שבית המשפט העליון צמצם מאוד את העבירה. בשנת 2019 נפתחו 457 תיקים, ב-2020 493, וב-2021 496 תיקים של עבירה יחידה. כשאנחנו בוחנים כמה כתבי אישום הוגשו בזה כעבירה יחידה אנחנו רואים ככה: ב-2019 54, בשנת 2020 28 תיקים, ובשנת 2021 66 תיקים. כלומר, יש לנו מאות אזרחים שנעצרו על אמירה, גם אם היא קללה או אמירה לא ראויה, שלא השתכללה לכדי כתב אישום. וגם באלו שכן השתכללו לכדי כתב אישום, על פי הנתונים של המשרד לביטחון הפנים, בשנת 2019 הורשעו 14 אנשים, ב-2020 שבעה אנשים, ובשנת 2021 בן אדם אחד בלבד.

יש לנו סעיף בחוק העונשין שהוא למעשה אות מתה. זה סעיף שבגלל ההחלטה של בית המשפט העליון איך לפרש אותו, בית המשפט כבר לא מרשיע בו. אתמול קיימנו דיון בוועדה לביטחון הפנים על אלימות שוטרים. המפכ"ל, חבל שלא הגעת גם לשם. יש אלימות של שוטרים, מעצרי שווא ואלימות כלפי אזרחים תמימים. אתמול דיברנו על מספר הצעות לסדר שהוגשו על ידי חברי כנסת מהימין. יש אנשים נורמטיביים שנעצרו באלימות רבה. אחד אמר שהוא לא מוכן להזדהות, ותוך כדי מעצר אמר שהוא כן מוכן להזדהות. ראינו איך הפילו אותו לרצפה והשאירו אותו שבת במעצר. אבל העובדה שאדם נעצר והושפל בפני הבריות, לא משתכללת לכדי כתב אישום. ואם תוך כדי זה שעוצרים אותו במעצר שווא הוא זורק איזו קללה עסיסית לשוטר זה מגונה, זה לא בסדר, אבל זה נאמר בלהט הרגע אז למשטרה כבר יש עילה. כלומר, המשטרה עושה שימוש לרעה בסעיף הזה כדי להצדיק מעצרים. המשטרה קודם כול צריכה לדאוג לאזרחים, לפני שהיא דואגת לעצמה. אבל מה שקורה פה זה שהמשטרה רוצה לדאוג קודם לעצמה, לפני האזרחים. יש עובדי ציבור רבים אחרים שגם הם סובלים מהתייחסות אלימה וגסה מצד אזרחים, ואני מגנה את זה. ואם נבדוק את הנתונים נראה שברוב המקרים שהוגשו כתבי אישום מדובר בשוטרים. המשטרה היא זאת עם היד על ההדק, היא זאת שעושה את החקירות, היא זאת שמעמידה לדין, והטענה היא שהיא בעצם עושה שימוש בסעיף בחוק העונשין כדי להגן בעיקר על עצמה. מהנתונים שלכם, ב-2021 תשעה תיקים שכן הוגשו היו כלפי שוטרים, תיק אחד כלפי סוהר, תיק אחד כלפי עובד נתב"ג, תיק אחד כלפי רופא, תיק אחד כלפי פקח, תיק אחד כלפי עובדת רווחה, ותיק אחד כנגד חברי כנסת ערבים. מדובר בסעיף מנדטורי, אנכרוניסטי, שכשאנחנו מעמידים אותו אל מול חופש הביטוי, אל מול אמירות של להט הרגע ואל מול העובדה שמאות אזרחים נעצרים בגין העילה הזאת ובסופו של דבר זה לא משתכלל לכתב אישום, ועוד פחות להרשעה, אז זה אומר שיש בעיה. זה אומר ששימוש בסעיף הזה לא נותן מענה להגנה על עובדי ציבור. אנחנו ביחד צריכים למצוא מענה להגנה על עובדי ציבור. הבנתי שהמפכ"ל רוצה להעלות בפנינו הקלטות ודברים שנאמרו כלפי שוטרים, בטח אלה יהיו דברים נוראיים, אבל אני לא רואה איך זה ישתכלל לכתבי אישום או הרשעות.

הסעיף הזה הוא לא הדרך להילחם כנגד התופעה הזאת. ב-97% מכלל המעצרים לא מגישים בכלל כתבי אישום. מי נותן את הדין כלפי כל אותם אזרחים תמימים שנעצרו בעילה הזאת בלבד, כאשר בסופו של דבר אין עילה אמיתית להגשת כתב אישום ולא להרשעה? הגיע הזמן, כבודכם חברי הכנסת הנכבדים והאורחים הנכבדים, להסתכל למציאות בעיניים. הגיע הזמן שסעיפים אנכרוניסטיים שלא מיישמים את התכלית שלהם יימחקו מספר החוקים של מדינת ישראל, ונמצא אלטרנטיבות להגן על עובדי הציבור. תודה רבה. תודה, חברת הכנסת לסקי. אני אציין בפני חברי הכנסת שהנתונים הסטטיסטיים שחברת הכנסת לסקי התייחסה אליהם מופיעים בחומרי הרקע של הוועדה. מדובר בדוח של חטיבת החקירות של המשטרה משלהי חודש פברואר האחרון. אני כבר אומר שבהמשך הדברים אני מתכוון להציג שאלות לגבי הנתונים האלה ולבקש עוד נתונים ממשטרת ישראל בנושא הזה. הזכירה חברת הכנסת לסקי את המספרים של תיקי החקירות שנפתחו במקרים של עבירות יחידות. לצידם יש, ב-2021 למשל, עוד כ-3,200 תיקי חקירה שבהם העבירה הזאת נוספת לעבירות אחרות שנחקרות. כך שמדובר בעצם על קרוב ל-3,600 תיקים שנפתחו בשנת 2021 שבהם העבירה הזאת מופיעה כאחת העבירות הנחקרות. המספרים האלה הם סך כל עובדי הציבור או רק המשטרה? זה כלל התיקים. יש לנו את הפילוח הזה לגבי כתבי האישום. מתוכו עולה שבשני-שליש מכתבי האישום שמוגשים מדובר על עבירה שמכוונת כנגד שוטר. אין לנו את הנתונים האחרים, ובכוונתי לבקש אותם, לרבות אם זה יצריך אתכם לעבור תיק-תיק בשנה מדגמית. לאור הפער הדרמטי, שלא מאפיין עבירות רבות, בין כמות התיקים הנפתחים לבין כמות כתבי האישום שזה כ-10% במקרים של עבירות יחידות צריך לשאול את השאלה הזאת לא רק לגבי המקרים שבהם מוגש כתב אישום, אלא גם לגבי המקרים שבהם נפתחו תיקים. את הנתונים האלה אין לנו, ואני אבקש את השלמתם, גם אם רק לגבי שנה אחת מדגמית. אני מבקש לקבל את התייחסות הממשלה ביחס להצעת החוק הזאת. אני לילך וגנר, ממשרד המשפטים. הממשלה תומכת בהצעת החוק. ההצעה התקבלה בוועדת שרים פה אחד כמדומני. אנחנו רצינו להציג בפני הוועדה את המצב הקיים היום בהקשר של העמדה לדין בעבירות של העלבת עובד ציבור, את ההנחיה של המשנה לפרקליט המדינה תפקידים מיוחדים שניתנה בהקשר הזה, ואת היישום שלה. ולכן נמצאים פה גם נציגי הפרקליטות, כדי לפרוס את התמונה המלאה בפני חברי הכנסת. אני גם רוצה להציג את העבודה שנעשית אצלנו ללא קשר לדיונים פה שתתייתר ככל שהצעת החוק הזאת תעבור לגבי תיקון הנחיית היועצת המשפטית לממשלה בנושא של העמדה לדין בעבירה של העלבת עובד ציבור. באופן עקרוני, עוד לפני הצעת החוק, עמדתנו הייתה שיש צורך בהידוק מדיניות האכיפה וההעמדה לדין בעבירה הזאת, לאור הפרובלמטיות שהעלתה חברת הכנסת גבי לסקי בהקשר של היישום של העבירה הזאת, ולאור יישום פסקי הדין המנחים בנושא אונגרפלד וסגל, שמתווים גם את האלמנטים העובדתיים שצריך להוכיח כשמדובר בעבירה של העלבת עובד ציבור. יש צורך לחדד גם את נושא של האישורים.

איזה שרשרת אישורים תיק כזה צריך לעבור בטרם יוגש כתב אישום. אני חושבת שהנתונים מראים שהייתה ירידה דרמטית בנושא של הגשת כתבי אישום בעקבות הדיונים שנעשו בפרקליטות ובעקבות המדיניות של הפרקליטות בהקשר הזה, כיישום של פסיקת בית המשפט העליון. אני חושבת שמאוד חשוב להבהיר שהיסודות של העבירה, שנדמים כעמומים ואינם תואמים את עקרון החוקיות בחוק העונשין, זכו לפרשנות מאוד מדויקת ומצמצמת בפסיקה, וכך גם פועלים במציאות. הוכנס לתוך

היסוד ההסתברותי, שהוא יסוד מאוד משמעותי.

זה מבחן שחל בנושאים של חופש ביטוי, בדרך כלל בהקשר של מניעת פרסום. כאן הוא הוחל גם בעבירה הזאת. זה כמובן יסוד מצמצם בצורה ניכרת. פרט לכך, צריך להתקיים גם היסוד התוכני של העבירה. גם ביסוד התוכני של העבירה יש אלמנטים מצמצמים. קללות שנאמרו בלהט הרגע זה משהו שעשוי לקרות בממשק עם עובדי ציבור שונים, אבל לא כל קללה שנאמרת בלהט הרגע מקימה את היסוד התוכני של העבירה. שני האלמנטים הללו גם היסוד התוכני וגם היסוד ההסתברותי שהוסף לעבירה מצמצמים את האופן שבו היא מתפרשת כיום ומיושמת. אני אשמח אם פרקליטות המדינה תוכל להציג את המדיניות, אבל אני חוזרת על כך שבלי קשר לקידום ההצעה הזאת שהממשלה תומכת בה נעשים מהלכים לאורך שנים בניסיון לממש את הפסיקה הקיימת ולהתוות את מדיניות האכיפה בצורה מצמצמת. תודה על הדברים. אנחנו עוד נחזור אליכם ואל פרקליטות המדינה, כדי להבין את המהלכים שאתם עושים וגם כדי לשמוע על מהלכים חליפיים להגנה על ביטחונם, שלומם וכבודם של עובדי הציבור. יש עוד כלים בסוגות המשפט השונות להגן על עובדי ציבור מפני הוצאת דיבה והטחת עלבונות, ונשמח לשמוע מכם התייחסות לנושא הזה. לפני שנמשיך אני רוצה לחדד שתי נקודות. א', בניגוד לעבירות אחרות של ביטוי, כמו למשל הסתה לגזענות, שבהן הגשת כתב אישום טעונה אישור יועץ משפטי, בעבירה הזו הגשת כתב אישום לא טעונה אישור יועמ"ש, נכון? נכון. אבל הם מראים לך שיש צמצום אדיר במספרים גם בלי זה. בסדר גמור. בדרך כלל שמים צורך באישור יועץ משפטי להגשת כתב אישום כשאתה חושב שהאצבע קלה מדי על ההגשה. כאן האצבע כבדה מדי.

לא דרשו אישור של יועץ משפטי להגשת כתב אישום בנושא של הסתה בגלל שהאצבע הייתה קלה. עשו את זה מכיוון שיש הכרה שבעבירות חופש ביטוי - - - סליחה,

אני רוצה לחדד שכשמדובר בעובדי ציבור בכירים, חברי כנסת כמובן ואחרים, כן יש צורך באישור. אבל העבירה בפני עצמה אינה דורשת אישור יועץ משפטי. לא הבנתי. כאשר ההעלבה היא לעובדי ציבור בכירים - - - אז יש צורך באישור יועץ. סליחה, צריך אישור של משנה לפרקליט המדינה ולא היועץ. כל שרציתי לומר הוא שאנחנו עוסקים בעבירה שהיא בתחום הביטוי. אני לא בטוח שכל הדברים שמוטחים תמיד חוסים תחת חופש הביטוי, אבל העבירה היא עבירת ביטוי, ורציתי לעמוד על הנקודה שיש הבחנה... גם כשרוצים להגיש הליך של דיבה, אפילו בהוצאת דיבה כנגד קבוצה, להבדיל מיחיד, צריך דומני אישור של יועץ משפטי. רק בעבירה פלילית, לא בהליך אזרחי. אדוני היושב-ראש, תסביר לי את ההיגיון שנגד עובד ציבור בכיר צריך את האישור הזה. איזה מין מסר זה? לא, דווקא הרצון הוא להימנע מבלימת ביקורת ציבורית כלפי עובדי ציבור ונבחרי ציבור. לכן במקרים של עובדים בכירים אנחנו מאוד זהירים בהשמת גבול לביקורת, גם אם היא גולשת לאמירות קשות. אבל אני כבר רומז, בלי קשר לביטול העבירה, שאם התפיסה היא שבהגשת כתבי אישום על עבירות ביטוי יש צורך של אישור של הגורמים הבכירים ביותר - - - זה דווקא מחליש את ההגנה, נכון? אני שואל רק כדי להבין את ההיגיון. עורכת הדין וגנר, לאור העובדה שהנתונים מאוד בולטים וברורים ביחס לפער הדרמטי בין תיקי החקירה לבין כתבי האישום, אני רוצה להבין אם המאמצים שנעשו בשנים האחרונות נגעו גם לעניין פתיחת החקירה וביצוע המעצרים סביב העבירה הזאת, או שמדובר בהנחיות רק סביב הגשת כתבי האישום. אני רוצה להבין האם ההנחיות שיצאו עד היום כהנחיות פרקליט מדינה והנחיות יועמ"ש התייחסו רק לסוגיית הגשת כתבי האישום, או גם לסוגיית פתיחת חקירה וביצוע מעצרים. ואני כבר אומר שעוד נתון שחסר לי הוא בכמה מקרים שבהם זאת הייתה העבירה היחידה בוצע מעצר. אני מודיע מראש שאני אבקש את הנתונים האלה. אתה לא מבקש גם מיפוי ביחס למשטרה? את זה כבר אמרתי שנבקש. איל,

עושה פה עבודה נאמנה בלרשום את כל הבקשות. אדוני היועץ המשפטי, בבקשה. בהמשך לדברי היו"ר, ככל שאנחנו מבינים את הנתונים, כשמדובר בעבירה יחידה באופן מאוד חריג לעומת עבירות אחרות נפתחו 496 תיקים ב-2021, והוגשו 15 כתבי אישום. זה 3%. זה אומר ש-97% מהתיקים האלה הסתיימו בלא כתבי אישום. עוד שאלה זה באיזה מידה זה עומד ביחס לעבירות אחרות. על פניו זה נראה אחוז מאוד מאוד קטן.

הרשעה אחת. עורכת הדין וגנר, תודה.

שיש לו משימות נוספות. אבל אני רוצה להציע שנשמע קודם את המפכ"ל. אני מקבל את ההצעה של אדוני, אבל יש לי הערה לסדר לפני זה. אני מבין שהמשטרה העבירה לאדוני סרטון וביקשה להקרין

ואדוני חושב שלא ראוי להקרין אותו בגלל השפה הקשה והבוטה שיש בו.

אומנם לא נהוג לשמוע אותה בכנסת, אבל אלה הדברים שאיתם הם מתמודדים יום-יום. והצעת החוק הזו

כולנו מכירים את זה, גם בלי לראות סרטונים. אני מניח שאדוני המפכ"ל יציג כאן עמדה שאינה מתכתבת עם עמדת הממשלה,

ובכל

אבל כן עסקנו פה בכמה פרשות גדולות לגבי תפקודה של המשטרה. אדוני המפכ"ל, בבקשה.

מכובדיי כולם, היו פה הרבה דיונים מאוד חשובים, ובכל הדיונים האלה הגיעה

אני מייצג פה את משטרת ישראל,

לעמוד בחזית של השוטרים ולהביע את עמדתי לגבי החוק הזה. אני פה על דעתו של השר הממונה - - - למה הוא לא שלח נציגים, אדוני

"הצבא הוא ביטחונה של המדינה, המשטרה כבודה. ביזוי של השוטרים הוא ביזוי של סמלי המדינה, הוא ביזוי של שלטון החוק ופגיעה בסדר החברתי הבסיסי

המגמה היום היא להחמיר את הענישה על פגיעה בעובדי ציבור,

והמעשה של הפגיעה ברופאה אתמול כנראה התחיל באופן מילולי קודם לכן. או שכן או שלא. בכל מקרה, זה נורא. אנחנו מסכימים שזה נורא, בואי נתקדם. שלא תהיה פה מחשבה שמישהו מצדיק את ההתנהגות הזאת.

טוב, בואי נסכם שאני לא

וגם הפסיקה עוסקת בכך. אני רוצה לחדד. המשטרה מבינה את הרגישות וזהירה בהגשת כתבי אישום בנושא הזה, וזה נעשה רק במקרים החמורים בלבד ועל פי

אני ממליץ לכולנו, אדוני יושב-ראש הוועדה, לא לחתוך את הענף שעליו אנחנו יושבים. אם יש הצעות נוספות או רוצים לתת כלים אחרים לשמור על משרתי הציבור, אז קודם כול שיהיו את הכלים ורק אחר כך תבטלו את הכלים

הסרטון היה ממחיש לכם עם מה אנחנו מתמודדים. אין טוב ממראה עיניים כשרואים את אותו אדם שמעליב, עולז ומשפיל את משרת הציבור שבא לעשות את עבודתו כדי שכולנו נהיה פה בבטחה. אני אודי רונן, אני קצין

אני אעשה מה שאני רוצה". והדברים האלה מחמירים ומגיעים בשניות גם לדברים אחרים. יש לנו למשל קצין שעומד בכניסה להר הבית. כל חטאו שהוא עומד בכניסה להר הבית. מהכפר שלו בצפון מעלים תמונה שלו לרשת ואומרים "אל תחזור לכפר יותר". סליחה, זה לא העלבה, זה איום.

למה לתת דוגמה שלא קשורה

נאמר פה הרבה על דברים שנאמרים מתוך רגע או מתוך דחף.

וגם אנשים מבוגרים, עומדים במחסומים ומקללים שוטרים במשך שעות, על מנת להוציא

ואנחנו מסכנים את חיינו על בסיס יום-יומי מתוך אהבה לארץ,

לאזרחים. אבל אתם צריכים לתת לנו כלים לשמור על

אגב, זה דבר שהוא נכון באופן כללי. גם בעבירת רצח יש הרבה מעצרים אבל מעט כתבי אישום ביחס אליהם. אז נבטל גם את עבירת הרצח? יהיו פה חברים שייתנו מקרים קונקרטיים.

שאפילו חברי חבר הכנסת בן גביר ירצה להציג מקרה אישי שקרה לו, שבו הוא נעצר כנראה שלא בצדק. וייתכן שלא רק חבר הכנסת בן גביר אלא גם הסנגוריה הציבורית ואולי

בושה וחרפה מה שאתה אומר. לא, לא, סליחה, חברת הכנסת וסרמן לנדה, לא.

את בושה וחרפה. כשאני מדבר על זה את אומרת לי בושה

צריך להגביר את הגשת כתבי האישום במקרים הנכונים,

אני חושב שזה יהיה גורם הרתעה ובאמת ישמור על השוטרים.

חבר הכנסת רוטמן, בבקשה. דבר ראשון, הרבה מאוד מהפגיעות שמתרחשות לשוטרים בזמן מילוי תפקידם לא מקבלות

הם שיקרו לגבי זה,

אם אתם הייתם יודעים לטפל בעניינים שלכם

אוקיי - - - - - - סליחה, לא

ואני חולק עליך, אדוני היושב-ראש, לא היית צריך להתיר את זה, כי זאת לא סיטואציה נכונה שמפכ"ל מגיע ומדבר נגד המדינה. אולי כי המדינה לא מגבה - - - סליחה,

בפעם הבאה שאת תתפרצי לדברי חברי כנסת אני אבקש ממך לעזוב את האולם.

חבר הכנסת רוטמן, לצערי יש לנו עדויות שהוועדה הזאת מכירה היטב על עובדי מדינה בכירים שבחודשים האחרונים חייהם מוטרדים בוקר וערב ובהחלט לא ננקטים הצעדים שצריכים

אז אני מאוד מאוד מבקש מאדוני שיתנו להציג את הנתונים

המשטרה כבר קיבלה זמן להציג את עמדתה,

יש עוד דוברים.

אני ראש חטיבת התביעות, אני מגיש את כתבי האישום האלה, ואתם לא נותנים לי זכות דיבור להסביר את הנתונים האלה. יש לי הסבר לכל הנתונים האלה. אנחנו

אי אפשר שלא לחוש את הכאב. אדוני המפכ"ל, אתה צריך להיות גאה שאלה שוטריך. אני אגיד כאן משהו שאולי לא יהיה פופולרי וקצת לא מקובל על יושב-ראש הוועדה ועל חברי

לא משחק, שגם חבריי שחושבים הפוך ממני היו מזדעקים.

שופט, לא שוטר. היום השופט הזה ואני מתחבקים כשאנחנו נפגשים, אבל בימי ילדותי הוצאתי מודעה נגדו. "יודח השופט צבי סגל.

חזור לבאר שבע". על המודעה הזאת הגישו נגדי כתב אישום בהעלבת עובד ציבור. על הכרזה הזאת. אתם מבינים למה אנחנו כמחוקקים, יש לנו בעיה כל כך קשה עם הסעיף הזה? אתם מבינים

ואני פשוט מתפלא איך לא מגינים על השוטרים בכל האמצעים

זאת עבירה פלילית של שנתיים בכלא.

שבאים לשוטרים ואומרים להם שהם יוצאי אתיופיה.

"גזענות,

גילוי איבה, עוינות או אלימות והכול בשל צבע או השתייכות לגזע".

הוא כותב שם: "אשרי יושבי קריית גת" הבן אדם היה מקריית גת "שאין בה לא צווחה ולא פרץ". השופט חיים כהן בעצם אומר: מה,

זה לא סעיף מתאים? אי אפשר להעמיד לדין על הסעיף הזה? בתור מומחה לסעיפים האלה אני יכול להגיד שאם יגישו על הסעיפים האלה גם יקבלו על זה הרשעה בבית המשפט. לכן אני אומר שכן יש לכם כלים ויש לכם את היכולות, אדוני ראש חטיבת התביעות, ואתם חייבים להגן על השוטרים. כשאני שומע את השוטף אני מבין למה אנחנו עובדים כאן 17

אני לא מקבל שיעצרו מישהו גם אם הוא חושב אחרת ממני על זה שהוא יגיד לשופט שהוא שמאלן או ימני או לא בסדר. תדעו לכם שדווקא הסעיף הזה פוגע בכם, השוטרים. כי כששוטר יכול להשתמש בכוח שלו לעצור על כל שטות,

יש כאן גם ניצול כוח שלא כדין. אני חושב שאם אנחנו נבטל את הסעיף הזה ואתם תגנו על השוטרים בכלים שיש לכם ותגישו על הטרדות מיניות ותגישו על

אנחנו נלחמים כאן בכנסת בשביל הדבר הזה,

אנחנו רואים גם אתכם לנגד עינינו אבל גם את אותו צעיר או אותה צעירה שיכולים למצוא את עצמם במעצר תוך שנייה על איזה משפט שנזרק לאיזשהו שוטר שלא מייצג אתכם בכלל, שפשוט החליט להשתמש

השקעתי אלפי שעות של התנדבות בכל מה שנוגע למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. אני חברה באדיקות בוועדה לביטחון הפנים,

והדבר הראשון שאני רוצה לומר הוא שהחוק הזה לא עוסק רק בשוטרים,

30,000 שוטרים לכל האתגרים שעומדים בפני מדינת ישראל. אני מסבירה למשלחות מחו"ל שהם גם מטפלים בהר הבית וגם בהטרדות מיניות. גם בילד שזורק כיסא על מורה וגם בפגיעה בנהגי

אני הגעתי לוועדה הזאת דף חלק. אין לי שום קשר למשטרה, אין לי אף אחד במשטרה, את המשטרה אני מכירה בעיקר מסדרות

כי כל היום זה קללות,

המשפחה שלי,

אבל אני אמורה לקבל את זה, כי אני נבחרת ציבור, כי משלמים לי. אז מותר לקלל את אימא שלי, את הבת שלי ואת

ו-וואלה,

ואני באמת רואה פחות שימוש בבואש, גם החרדים אומרים את זה. אומרים לי השוטרים אצלי בוועדה שאחרי כל דיון אצלנו

שלא מקבלים מספיק הכרת תודה, לא מהכנסת הזאת ולא מהמדינה. אני אעשה הכול כדי שהחוק הזה לא יעבור.

תודה, חברת הכנסת בן ארי.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי

ותודה לגבי על כך שהדבר הזה עולה לדיון. אני חושב שנאמרו פה דברים טובים. אני מגבה את התיקון הזה, כי נעשה בסעיף הזה שימוש

אני היום חוקר את העבירה הזו ובעצם אני אמור לפרסם משהו שיקרא לביטולה. כך שאם החוק הזה יעבור אולי תפגעו בעבודתי האקדמית. למרות זאת אני אברך אם העבירה הזאת תבוטל, כי אני חושב שזאת עבירה אנטי דמוקרטית שראוי שתימחק מספר החוקים שלנו. ראשית, מדובר בעבירה

ובכל זאת, כשמדובר בעובדי ציבור, נקבע שכן. כמו שהוזכר, המקור של זה הוא לא מקור דמוקרטי אלא חקיקה מנדטורית שחשבה שזה נכון עבור הילידים. זה לא היה קיים באנגליה. זה

קיימת אבל מי שקורא את פסיקת בית המשפט העליון רואה שבית המשפט העליון ניסה לצמצם את זה. הוא קבע מבחן הסתברותי של ודאות קרובה לפגיעה בשירות הציבורי והוא קבע מבחן תוכני מאוד קשה.

לחברת הכנסת וסרמן אני רוצה לומר שבארצות הברית הדבר הזה לא קיים. אני אצטט ציטוט של השופט ברנן בבית המשפט העליון האמריקאי: The freedom of individual verbally to oppose or challenge police action without thereby risking arrest is one of the principle characteristics by which we distinguish free nation from police state. אלה

זאת טרוניה לא מוצדקת, לפעמים היא מעוררת גועל נפש, אבל זאת הסיטואציה שלה: בעידנא דריתחא כנגד פעולת אכיפה שנעשתה לו.

הנתונים שקיבלתי מהמשטרה לפי בקשת חופש מידע שאני עוד צריך להתעמק בהם מעוררים

לסיכום,

ספגתי עלבונות כאלה ואחרים. אגב, השירות הציבורי יקר לכולנו ומערכת אכיפת החוק יקרה לכולנו, ודווקא העלבונות הכי קשים שספגתי היו

ציינה פה קודם חברת הכנסת בן ארי את

כבר אמרו לפניי שדיבורים יכולים בסופו

וגם

לרבות השוטרים, למרות שגם לנו יש שלל טענות להתנהגות המשטרה. אבל אנחנו חושבים שהעבירה הספציפית הזאת לא מתאימה, לא נכונה ולא מדויקת. זה גם פליליזציה של חופש הביטוי וגם יש בה הרבה שימוש לרעה.

אבל יש שינוי מהותי בין מה שהיה לפני 20 שנה לבין הפסיקה של בית המשפט העליון והמדיניות של התביעה כיום.

היום לא היה מוגש על זה כתב אישום בגין עבירה של העלבת עובד ציבור. היום המדיניות היא מאוד מוקפדת. לגבי האמירות שהשוטרים

מאוד חשוב להבהיר שמדובר בכלל עובדי הציבור, לא רק בשוטרים. העובדה ש-70% הם שוטרים ו-30% הם עובדי ציבור אחרים נובעת מכך שלשוטרים יש הרבה יותר חיכוך בשטח מאשר לעובדים אחרים.

המדיניות שלנו היא מדיניות אחידה, מסיבה אחת פשוטה: כאשר אנחנו מגישים כתב אישום על העלבת עובד ציבור כעבירה יחידה, זה באישור רמ"ח תביעות. זאת אומרת שאדם אחד, הבכיר ביותר בחטיבת התביעות בתחום הפלילי, בוחן את זה ומחליט.

תודה, אדוני. חבריי, אני מבקש לסכם. אני רוצה להודות לכל המשתתפים בדיון, ואני מתנצל בפני אלה שלא הספיקו לדבר היום. נשמע אתכם בדיון הבא. אני כבר אומר שבדיון הבא אני אדרוש את התייצבות משרד הבט"פ בדיון. מאוד צורמת ההתעלמות שלהם. כן, אנחנו נדרוש את ההתייצבות שלהם. אני מתכוון לבקש לדעת לגבי 2021 ו-2022 כמה מעצרים בוצעו בתיקי חקירה שבהם העבירה הזאת הייתה עבירה יחידה. אפשר גם עיכוב? אתם יכולים להציע לי הצעות נוספות, אבל לא עכשיו. אנחנו נשלח את זה מסודר. נשאל גם על עיכוב, אבל אני רוצה לדעת על מעצרים. אני רוצה לדעת כמה מעצרים של אזרחים בוצעו כשזאת הייתה העבירה היחידה בתיק החקירה. אבל צריך גם נתונים על עיכוב. בסדר, אמרנו. אני מבקש לדעת פילוח של תיקי החקירות לא של כתבי האישום בכמה מקרים היה מדובר בהעלבת שוטר וכמה תיקים נפתחו בשנתיים האלה על העלבה של עובדי ציבור אחרים. אני רוצה לקבל פירוט על פי הסקטורים. אני גם מבקש לקבל מהמשטרה איזה סיוע משפטי המשטרה מעמידה לטובת השוטרים למיצוי זכויותיהם במישור האזרחי ובמישורים הפליליים במקרים שגובלים או כבר חצו את הרף של עבירות אחרות חמורות יותר. אולי גם סיוע נפשי.

אבל אני מסתכל בעיקר על תפקידה של הוועדה הזו. אנחנו עוסקים באמצעים שעומדים לרשות החוק.

גם מבקש לדעת כמה פניות נעשו מהמשטרה ליחידת הסייבר בפרקליטות בשנתיים המדוברות להסרת סרטונים של שיימינג נגד שוטרים ומה הייתה תוצאת הפנייה. יכול להיות שנזמין גם את יחידת הסייבר להסביר את המדיניות שלה.

קצין השיימינג מוצא לשון הרע ופונה לשוטרים כדי שיתבעו תביעה אזרחית של לשון הרע.

אין יותר הערות ביניים. אני פונה למשרד המשפטים בבקשה לקבל בכתב לדיון הבא התייחסות על דעת היועמ"שית לגבי הצעדים שנשקלים על ידכם היום לשדרוג ההגנה על עובדי ציבור. אם הנושא לא נמצא על שולחנכם אני רוצה לשמוע את

אני מניח שיש בנושא הזה דיונים. יש את ועדת ארבל. יקיריי, אני כבר מעבר לזמן המותר. אני מבקש מסמך ממשרד המשפטים על הצעדים הנשקלים לשדרוג ההגנה על עובדי ציבור שלא דרך הסעיף הזה, שאתם תומכים בביטולו. אני מבקש להבין האם ישנן הנחיות של פרקליט המדינה או היועמ"ש לגבי מדיניות המעצרים והעיכובים בעבירה הזאת. אני רוצה להבין מדוע זאת עבירת הביטוי היחידה שאתם מוכנים שבגינה יוגשו כתבי אישום בלי אישור של יועמ"ש אלא רק באישור של רמ"ח תביעות, בשעה שעבירות הביטוי האחרות דורשות אישור של אינסטנציות יותר גבוהות. אלו הבקשות שלי. ייקבע דיון המשך, תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 11:15.